לשבת. דממה באולם.

ועדה לא שלי, של הכנסת. ברוך הבא. נא לשבת.

אני לא אהסס להוציא אנשים מיידית. אם זה משתתף שהוא לא חבר כנסת, הוא יצא מיידית בקריאה ראשונה. אם זה